מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. נושא הדיון שלנו הוא חיילים בודדים. נתחיל את הדיון. לגביך, דיברתי עם האוזר, הוא צריך לברר.

שאפשר למנות אותך דרך דרך ארץ. זאת אומרת שלא